אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

הצעת תיקון אכרזה על חלק משמורת טבע חלות ניצנים לפי תכנית מס' 3/מק/2090 באשדוד פרוטוקול 784. יש לפניי גם מפה,

מכתב של